חברים וחברות, אנחנו מתחילים את הישיבה שלנו בנושא אחד עד שכולם יגיעו, ואחר כך נעבור לנושא של הנגב. אז אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה בנושא

חברת הוועדה חברת הכנסת אורית פרקש הכהן פעלה רבות בנושא בתפקידה הקודם כשרת החדשנות,

והטכנולוגיה.

משנה לנושא בינה מלאכותית וטכנולוגיה מתקדמת בהרכב

אז מי שכותב נאום יכול לכתוב גם ספר. וזה עניין של שנה שנתיים, לא יותר. ואני עכשיו סיימתי כתיבת ספר, פרסמתי אותו כבר. אמרתי לצוות

כשמו"פ המשולש זוכה באורייזון זה כבוד גדול למחקר הישראלי, באמת, שאין לתאר אותו. ועוד מו"פים באמת זכו בקרנות כאלה. זה גם, מעל 200

והדבר גם לא עוזר לקיום מחקרים נוספים בנושא. זאת אומרת, ככל שאין data קשה גם לסתם חוקרים לעשות מחקר. מדברים הרבה על מכון, נכון יש מכון ירושלים שאוסף data באופן סיסטמתי על החברה

לכן כשיש מו"פ זה יאפשר לאותן נשים גם מקום עבודה, גם לצמוח בתוך המו"פ ולקדם את האזור וגם את המו"פ. לכן אני רואה בזה

שנשב כולנו ביחד הרחק מהטלוויזיה ושידור ישיר מערוץ הכנסת. נשב ונחשוב מה טוב בשביל לקדם את זה ביחד. אתם מקבלים את הסיכום הזה?

אנחנו בדיונים מתמשכים על הנושא.

אז חלק ממשרדי הממשלה כן תומכים וחלק מתנגדים ואז העניין תקוע. גם פה אני חשתי שיש כאלה שכן תומכים ויש ויש. יש כאלה שהם 'בוא נחשוב עוד פעם, בואו נחפש דרכים עוד פעם'. והסוגייה

רופא מנהל המרפאה. עוד נושאים שאנחנו מדברים עליהם זה בעצם מרכז נתונים.

וזו הפנטזיה שלי,

זה להיות הלמ"ס של הבריאות באוכלוסייה הערבית

בסדר גמור, אני אטמיע. תודה רבה. צודק, מקבלת.

אחד הדברים המרכזיים, יש לנו מרכז לחקר שיטפונות